אני פותח את הדיון בבקשה לאישור ועדת הכלכלה לדחייה של מועד פקיעת רישיונות הייצור של שתי יחידות הייצור שבאתר רידינג, לבקשת משרד האנרגיה. נא להציג את הנושא בקצרה, הדיון קצר, בבקשה.

אני חרות חסיד, היועצת המשפטית של רשות החשמל. במסגרת הרפורמה נמכרו כמה וכמה תחנות של חברת החשמל, ונקבעו מועדים בחוק ובהחלטת ממשלה שעד אליהם צריכה המכירה להתבצע. עד עכשיו עמדנו בכל המכירות, היום צריכה להיות העברת חזקה של תחנת "חגית", התחנה השלישית שנמכרת, ובתחנת רידינג יש לנו איזשהו עניין שהארכנו בגינו פעמיים, במסגרת המנגנונים שקבועים בחוק, באישור השר, ועכשיו אנחנו נמצאים פה לצורך הארכה שלישית, כשאנחנו צריכים גם את אישור ועדת הכלכלה. לפי התוכנית המקורית, ברפורמה, רידינג הייתה צריכה להימכר. התכנון היה להקים שם מחז"מים חדשים. לצורך כך, צריך היה לתכנן תוכנית שתאפשר את הקמת המחז"מים החדשים, התוכנית הזאת נתקלה בקשיים, ולכן, החלטה 211 מלפני שנה כמעט, אוגוסט 2021, קבעה איזשהו פתרון שאנחנו קוראים לו "פתרון חלופת ההולכה", כך שבמקום שיהיה ייצור ברידינג, יהיה ייצור מחוץ לתל אביב והוא יובא על ידי מערכת ההולכה לתוך תל אביב. ההחלטה שמרה על שתי האפשרויות האלה, גם על חלופת ייצור ברידינג וגם על חלופת ההולכה, ובעוד חודש נגיע לאיזושהי נקודת הכרעה לראות במה אנחנו בוחרים, אבל כרגע בכל מקרה, בשתי החלופות, אנחנו צריכים את הארכת הרישיון. אם אנחנו הולכים על חלופת ההולכה, זה אומר שבסביבות 2032-2030 פתרון ההולכה יוכל לקרות, ועד אז אנחנו צריכים איזשהו פתרון זמני. כרגע, רידינג חייבת לפעול עד שיחברו את תחמ"ג עתידים, וזה בכל מקרה, זה בשתי החלופות, רק כשיחברו את תחמ"ג עתידים אפשר יהיה להפסיק את רידינג. תחמ"ג עתידים עתיד לקרות בספטמבר, היו לו דחיות בגלל הקורונה, לקח הרבה מאוד שמן עד שהציוד החשמלי הגיע, וכרגע מעריכים שזה יהיה בספטמבר, אבל זה כמובן יכול גם עוד טיפה להידחות ולכן אנחנו צריכים את הדחייה הזאת. ומבקשים הארכה לחצי שנה?

ובתוך חצי שנה תסיימו את העניינים? תחמ"ג עתידים עתיד בעזרת השם להסתיים עד

ברגע שתחמ"ג עתידים יחובר, יהיה אפשר להפסיק את רידינג.

את ההפסקה של רידינג, אפשר לחיות בלעדיה,

בלי הייצור הזה ברידינג, עד 2026. אם נלך על חלופת המחז"מים החדשים ויספיקו להקים את המחז"מים עד 2026 אז זהו, ילכו וייגרטו את רידינג, יפנו אותה, יקימו שם מחז"מים חדשים ואז באמת חצי השנה הזאת תספיק. אם ילכו על חלופת ההולכה שאומרת שאנחנו נקים איזושהי תחנה או שיביאו ייצור מבחוץ אבל צריך להקים את רשת ההולכה, זה משהו שלוקח יותר זמן, כמובן, תכנון, הקמה. התחזית היא 2032-2030, ואז - - - אז למה אתם מבקשים רק חצי שנה אם אתם באי ודאות? זה מה שהחוק מאפשר. ראשית, זה החוק, אבל החוק גם - - - זה החוק? אבל אתם מעריכים שתבואו שוב לעוד חצי שנה? אז ככה - - - עם סיכוי סביר? לא, אז אני רגע אסביר. המנגנון בחוק מאפשר לנו לבוא רק עוד פעם אחת לדחייה נוספת.

ואנחנו קוראים לה דחיית הג'וקר שהיא מאפשרת לנו דחייה אחת על כל התחנות ביחד.

יש לנו עוד דחייה אחת, גם היא באישור ועדת הכלכלה, ואחרי זה, אם נצטרך אז נצטרך כבר עוד יותר מחצי שנה נוספת - - - סליחה, אבל גם זה רק בנסיבות מיוחדות וחריגות. נכון, ואנחנו לגמרי בנסיבות מיוחדות וחריגות. אף אחד לא חשב שהתכנון של הקמת המחז"מים תיתקל בכזאת בעיה. משק החשמל הכי רצה למכור ולהקים שם, זה הדבר הכי טוב למשק החשמל, להקים ייצור ברידינג ליד אזורי הביקוש, לא למתוח כבלים ולהביא את זה מבחוץ. אין ספק שזה הפתרון הכי טוב, אבל לא מצליחים לקדם את התוכנית,

זה המצב, זה לא משהו שבחרנו בו, ולכן פתרון ההולכה הזה הוא ממש בא להיות איזשהו חבל הצלה, למקרה שלא יתקעו בלי חשמל בגוש דן, זה העניין. אוקיי, אנחנו מצביעים על זה?

מה שבעצם מונח על שולחן הוועדה זו החלטת רשות החשמל מיום 11 במאי 2022. ההחלטה הזאת, כפי שנאמר כאן, טעונה אישור של שרת האנרגיה, שהתקבל, ואישור של ועדת הכלכלה. תוכלי רק לומר בשני משפטים מהן בדיוק יחידות הייצור שמדובר בהן ומה המועד שלגביו אתם מבקשים הארכה? המועד בחוק אומר שבעצם, אחרי שתי ההארכות הנוספות, עד ה-3 ביוני, שזה מוחרתיים, ואנחנו מבקשים עוד חצי שנה.

עד ה-3 בדצמבר 2022, זאת החצי שנה הנוספת ואת זה אתם מאשרים. כמה יחידות יש שם, שירלי תוכל לעזור לנו? יש שתי יחידות קיטוריות בהספק של 428 מגה, שמופעלות בגז טבעי כמובן. אוקיי,

אם אין הערות. אין הערות, יש לך?

תודה. אז אנחנו מצביעים. מי בעד? אני בעד. אין מתנגדים, אין נמנעים. הצבעה בעד, 1 נגד,

0 הבקשה מאושרת הדחייה מאושרת,

הישיבה ננעלה בשעה 09:08.